יש בקשה שאתה הגעת אליה עם הוועד. ביטול הפטור ממכרז לשלוש משרות מנהלי ועדות בכנסת בהתאם לסעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים),

שלחת לי מכתב ואני מבקש שתסביר את העניין ותאמר מה הבקשה שלך. צהרים טובים. אדוני יושב ראש הוועדה, אגף משאבי אנוש, לשכת משפטית, ועד העובדים. אכן במסגרת המשא ומתן שהתקיים עם ועד העובדים בזמנו על ועדת האיתור שהגיע כמובן לוועדה הזאת לאישור, בין היתר עלתה בקשה של הוועד

הנוהג שקיים הרבה מאוד שנים בכנסת. שלושת המשרות הנ"ל מנהלי ועדת חוץ וביטחון, כספים וביקורת המדינה פטורות ממכרז. כך היה ב-30-20 השנים האחרונות. הוועד פנה וביקש לבטל את הנוהל הזה ובעצם להשוות את התנאים כמו ביתר המשרות בכנסת שמחייבות מכרז. להגיד לך את האמת, גם אני וגם היושב ראש סברנו שזה נכון והגיע הזמן לשנות את זה ואין שום סיבה להחריג את שלושת המשרות האלה. יחד עם זאת אני גם חייב לומר ואמרתי את זה גם ליושבת ראש ועד העובדים שיושבת אתנו כאן שאני כן מתייחס בוודאי לשתי הוועדות בכנסת, גם ועדת חוץ וביטחון וגם ועדת הכספים, כוועדות מיוחדות וייחודיות. יכול להיות שצריך לתת את הדעת על צורת הבחירה בעתיד. העלו בפני מנהלי הוועדות האם הם ייפגעו כתוצאה מההחלטה הזאת.

אני אתייחס גם לזה. אין כאן כל פגיעה מבחינת התנאים. כל מנהלי הוועדות באשר הם, בלי קשר לצורת בחירתם, בין אם זה במכרז ובין אם זה בלי מכרז, התנאים שלהם שווים. הם על אותה דרגה, עם אותם תנאים. כך היה וכך יישאר. הדבר היחידי שעולה כאן זה שלגבי שתי ועדות, גם כספים וגם חוץ וביטחון, אני שומר לעצמי את הזכות, כמובן בדין ודברים עם חברי ההנהלה, בוודאי עם משאבי אנוש ועם ועד העובדים, בעתיד כן כי אני רואה בהם משהו אחר. סוג העבודה. אני לא מדבר על העתיד. אני מדבר על העבר. נכון לעכשיו, אין. האנשים שיחליפו את מנהלי הוועדות, אם וכאשר יחליפו את מנהלי הוועדות - - - לא. אני שואל האם יהיה מצב שיש סיכום או אין סיכום אבל האם יתחשבו בעניין הזה בתנאי השכר שלהם. הבקשה כאן מאוד ברורה. כמו שאמרתי, לגבי שלושת המשרות הנ"ל, לאורך שנים הנוהג היה שיושב ראש הכנסת ממנה. הן פטורות ממכרז. הבקשה שלי כאן היא להחזיר את המצב למצב שהיה לפני אותה החלטה ולהשוות אותם ליתר המשרות בכנסת. שייבחרו בהליך הרגיל. כרגע ההליך הרגיל הוא מכרז פנימי, ואם לא נבחר מועמד במכרז פנימי, עוברים למכרז פומבי. זה ההליך הרגיל שמקובל בשירות הציבורי.

קשר לגבי תנאי ההעסקה. יושבת ראש הוועד. תודה רבה על קיום הדיון. אני הבטחתי לך שאני אקיים את הדיון הזה. האמת היא שלא לקחתי בחשבון שנימצא במצב כזה קשה מבחינה פוליטית, אבל בסדר, הבטחתי וביקשתי לקיים את הדיון. תודה רבה. ברור לי שזה לא יום פשוט להכניס את זה לסדר היום. כמו שאמר מנכ"ל הכנסת, אין לחי הרבה מה להוסיף

אנחנו פנינו בבקשה לבטל את הפטור ממכרז מכיוון שמבחינת ועד העובדים צומצמו אפשרויות הקידום לתפקידי הנהלה בכירים בכנסת וחשבנו ששלושת התפקידים האלה, אין שום סיבה שהם יובחנו מתפקידי שאר מנהלי הוועדות בכנסת, משרה מקצועית שיש חשיבות להתפתחות ולקידום הארגוני, לתפיסתנו. חשוב לי לציין שאין כאן כל עניין פרסונלי וזה כמובן לא נוגע לבעלי התפקידים שמכהנים עכשיו בתפקיד אלא זה מכאן ואילך,

כשהמשרות האלה בבוא היום יתפנו. כיום המשרות האלה ממילא מועסקות באותם תנאים של מנהלי הוועדות האחרים שנבחרים במכרז, כך שאין לזה שום השלכה ופגיעה כמובן בבעלי התפקידים הקיימים, לא בטמיר, לא בלטקו ולא בפלורין. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? אני מעריך שאנחנו נאשר את הבקשה הזאת פה אחד, לפי מה שאני רואה כאן. אבל אני מדגיש וחוזר ומדגיש שאני מבקש שההחלטה הזאת לא תפגע כהוא זה בהחלטות שלכם לגבי מנהלי הוועדות, שאם רוצים להוסיף להם תוספת, אם רוצים להעלות דברים,

דברים שהיו קיימים עד עכשיו וכל מה שאמרת לי עת דיברת אתי על המכתב הזה, זה רק על הנושא של אופן הבחירה ברגע שהם הולכים. זו הבקשה שמונחת על השולחן. לכן אני מבקש שהדבר הזה יישמר. אני לא רוצה שיקרה שאני פגעתי בהחלטה כזאת.

צריך להקריא את ההחלטה. הודעה בדבר ביטול פטור ממכרז. מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף21 לחוק שירות המדינה (מינויים) התשי"ט-1959, בתוקף סמכותה לפי סעיף 41 לחוק האמור, החליטה ועדת הכספים של הכנסת לבדוק כי הודעתה בדבר פטור ממכרז למשרות מנהל ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מנהל ועדת הכספים של הכנסת, וכן הודעתה בדבר פטור ממכרז למשרת מנהל הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בטלות. מי בעד אישור הבקשה? הצבעה בעד פה אחד ביטול הפטור ממכרז לשלוש משרות מנהלי

בהצלחה.

ננעלה בשעה 11:54.